זה איתך תמיד, מה שנקרא.

זה דוגמאות מחו"ל אבל יש כלל שימושים שאפשר לעשות עם זיהוי פנים. היום יש בחו"ל ספקי שירות שמבצעים תשלומים באמצעות זיהוי פנים. כמובן זיהוי לאיתור נוכחות. גם סביב הקורונה, הצורך בלזהות אנשים מרחוק במבחנים או בכל מיני תרחישים אחרים גדל, ויש חברות, כולל ישראליות, שמציעות או פועלות לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לזהות פנים גם כשאנחנו לובשים מסכה. לגבי הסיכונים שנמצאים בצד שמאל אני גם אותם לא אפרוט לפרוטות אבל כמובן שנושא שפרטיות, שיושבת-הראש הזכירה בפתח הדברים אבל גם העניין של זליגת שימושים או מה שנקרא Function Creep וזה התרחיש שבו יש דיון ציבורי ומחליטים על תרחיש לגיטימי לשימוש אבל בפועל, נעשים שימושים משניים שהם לא בהכרח עולים בקנה אחד עם התכלית המקומית. דוגמה אקטואלית זה השימוש באיכוני שב"כ, שאמרתי שאני לא אתייחס אליהם בפירוט אבל כאינדיקציה, השימוש באיכוני שב"כ שעילת הקיום המקורית שלו הייתה מאבק בטרור, ובפועל נעשה בו שימוש לאיתור מגעים בהקשר של קורונה. כן, משפט אחד על אפליה אלגוריתמית או טעויות מכונה שלא אכנס אליו אבל בפועל, מערכות זיהוי פנים מזהות טוב יותר גברים לבנים מאשר נשים, ילדים או קשישים ואנשים מקבוצות אתניות שונות. ולכן, ברגע שהכניסה שלי למקום מסוים תלויה באפשרות שלי להזדהות אז מערכת כזאת, ביישומים שלה, במצבה כיום, היא כביכול מפלה. ייתר תרחישי האפליה האלגוריתמית יותר מורכבים אבל זה פחות רלוונטי להיבט הזה ויותר להיבטים של מערכות בינה מלאכותית בקבלת החלטות. אם תוכל לעבור לשקף הבא פנינו לכמה משרדי ממשלה ואני אציג בקצרה כמה ממצאים: עיר ללא אלימות והתכנית למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול מופעלת כיום תחת המשרד לקידום קהילתי, והיא הייתה בעבר בבט"פ. מהמענה שקיבלנו, אנחנו רואים שיש שימוש במצלמות חוזי בלבד ללא יכולות מתקדמות של ניתוח וידאו אבל שימו לב לבולט אחד לפני אחרון חלק מין הרשויות רכשו באופן עצמאי מערכות ניתוח וידאו. זה לא אומר ש - - נכון, זה לא אומר זיהוי פנים,

אף גורם, מכל הגורמים שפנינו אליהם, לא ציין שהוא עושה שימוש בזיהוי פנים, ולייתר דיוק, כולם ציינו שהם לא עושים שימוש ביכולת כזאת. אני רוצה להתייחס שוב, כי אני מתייחס לזה כאל משפחה של טכנולוגיות, שלמרות שהתכנית עצמה לא כללה את היכולות האלה, היכולות האלה נקנו על-ידי חלק מהרשויות, מה שאומר על השונות והיכולת של כל רשות היום לעשות כראות עיניה בהיבט הזה. כמו שהתייחסנו אין אפשרות זיהוי ביומטרי.

כחלק מהתכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפרי, שנועד להתמודד עם פשיעה חקלאית,

63 מצלמות זיהוי לוחית רישוי LPR - License-plate recognition ב-17 יישובים. זה אומר יותר משלוש מצלמות ביישוב בממוצע. בתשובה שקיבלנו נאמר שמעגל הצילומים מחובר למזכירויות היישובים בהם הוצבו ונבדק רק מול מאגר הרכבים של תושבי היישוב. כלומר, אם משווים את נתוני המצלמות אל מאגר הרכבים, ואם רואים רכב שלא שייך לתושב היישוב אז כנראה יכול להתבצע איזה שהוא מעקב אחריו. אבל בפועל, בשלב הבא בתשובה, נאמר גם שבחלק מהיישובים המצלמות חוברו למצלמות של "עין הנץ", שזו מערכת משטרתית, לטובת פעילות המשטרה במסגרת סמכויותיה. המשרד לביטחון פנים, גם לפנייה שלנו, סירב להתייחס לשימושים שלו במערכת "עין הנץ". בנושא זה יש עתירה של האגודה לזכויות האזרח, יש לא מעט כתבות בתקשורת, למי שמתעניין. נטען שמבצעת אגירה של המידע ממערכת ה-LPR הזאת של המשטרה, ונטען שהשימושים בה נעשים לא רק בתרחישים שבהם האדם עובר עבירה אלא גם בתרחישים שהוא נוסע לתומו ולא עשה איזו שהיא עבירה במרחב הציבורי אבל הכל טענות. אנחנו נעלה את הטענות האלה בהמשך. אם תוכל לעבור עוד שקף פנינו לחמש הרשויות הגדולות בישראל בבקשה למידע על פריסת המצלמות ועל השימושים שלהן. לא אעבור פה אחד-אחד אבל אני כן רוצה להגיד בצורה כללית שאנחנו רואים פריסה בהיקפים מאוד משמעותיים של מצלמות. בירושלים פרוסות כ-1,000 מצלמות, בתל-אביב כ-1,200 מצלמות. אנחנו מדברים לא רק על מצלמות ביטחון אלא גם על מצלמות ניטור תנועה, שכוללות יכולות אנליטיקה. בקרת כניסות לרחובות שמבוססת על מערכות LPR בירושלים ואני חושב שגם בתל-אביב, בחלק מהתרחישים, כולל למשל אפשרות לזהות רכבים מזהמים באמצעות מערכת LPR שמשווה לנתוני מאגר רכבים מזהמים. אכיפת חנייה ונסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

רכב שלא מורשה לנסוע בנת"צ ומזהים את מספר לוחית הזיהוי שלו בנת"צ מופעלת עליו אכיפה. בפתח-תקווה ובראשון בראשון לא קיבלנו נתונים מפורטים אבל בפתח-תקווה ובראשון, ההיקף של השימוש באנליטיקה כנראה מוגבל יותר אבל אפשר לראות שמערכת ה-LPR היא מערכת מאוד-מאוד נפוצה בזיהוי לוחית רישוי ומאוד נפוצה בשימוש. כאמור, אפשר לראות את ההצלבה של זה מול כל מיני מאגרים. כרגע זה מאגרים בראשון לציון בהשוואה מול מאגר תווי תושב כדי להקנות חנייה אבל אפשר לראות כאן את האפשרויות שגלומות במרחב הזה ואת ההבנה של זה, שבמובנים מסוימים עדין בחיתוליו. לפי התשובות שקיבלנו, וזה גם כתוב פה בחלק מהרשויות גם שאלנו את השאלה הספציפית הזאת כשאלת מטרה אבל אף אחת לא ציינה שהיא עושה שימוש בטכנולוגיה כזאת וחלקן, כששאלנו במפורש, אמרו בצורה מפורשת שהם לא עושים שימוש בזיהוי פנים. זה לא אומר שמשרד ממשלתי, רשות ביטחון כלשהי, לא תפעל ביישומים כאלה בתוך המרחב הזה. זה אומר שהעיריות עצמן לא עושות פעילות כזאת. לא עושות פעילות אבל המידע כן נאגר אצלן. מערכות ה-LPR הן מוחקות אותו, יש להן אמצעי מחיקה. אני מניח, אנחנו לא הצלחנו לרדת לרזולוציות האלה עד הסוף אבל שאלות נלוות שאפשר לשאול ויהיה ראוי לשאול זה לגבי כמה הנושאים האלה מוטמעים בנהלים, וכמה כללי המחיקה הם זהים. אני מנחש שהם לא זהים. אנחנו כן קיבלנו תשובה מחלק מהגופים לגבי כללי המחיקה שהם מחילים ועל שימוש בנהלים שלהם. אני כן אזכיר במרחב הזה עוד מצלמות שמצלמות כרגע ללא אנליטיקה אבל מצלמות גוף של פקחים. מצלמות גוף של שוטרים לא מוזכרות פה אבל שוב, זה עוד אלמנט במרחב הזה. עד כאן השקף הזה. השקף האחרון

רוצה לסגור בסוגיות עקרוניות: קודם כל, מהמסמך שלנו עולה שאין מדיניות כוללנית, לא בממשלה ולא ברשויות. יש נוהל שמשרד הפנים, ביחס לחניה, נוהל מצלמות חניה, אי אפשר להתייחס לנוהל הזה כאל מסגרת כוללנית להתייחסות, להבנתי. אין חקיקה ייעודית בנושא הזה, יש הנחיות והמלצות כולל הנחיות של הרשות להגנת הפרטיות ביחס להצבת מצלמות במרחב הציבורי. ההנחיות מ-2012 אם אני לא טועה, כולל הנחיות יותר עדכניות ביחס לשימוש ברחפנים וכאמור, נוהל משרד הפנים שהזכרתי. מה שזה אומר בעצם זה שיש לנו איזה מרחב שבו צריך לעשות פרשנות. מי שמשקיע בלפרש וללמוד יכול להבין עקרונות ביחס לשימוש נאות או בלתי נאות אבל אין התייחסות, אין מסגרת רגולציה או אסדרה שמתחת את זה בצורה ספציפית. כן הממונה על ההזדהות והיישומים הביומטריים במערך הסייבר, שיושב משמאלי, ציין בפנינו שהם פועלים לגיבוש הנחיות בהקשר ליישומים ביומטריים בהקשר הזה. אני כן רוצה עוד נקודה אחת דוח מבקר המדינה, שאני ממליץ למי שמתעניין בנושא לקרוא אותו כי הוא מרתק, מתעסק במאגרים ביומטריים.

ממאי השנה, 70ב. הוא מתייחס למאגרים ביומטריים ויש שם כל מיני מאגרים אבל באופן מפתיע או שלא, דווקא לא המאגר הביומטרי הידוע ובמוקדו אלא במאגר של משרד התחבורה, שיש לו תמונות, והתמונות האלה הן באיכות ביומטרית, מה שאומר שאפשר להפיק מהם הזדהות וזיהוי, ונעשים בו לא מעט שימושים משניים של משטרת ישראל, של משרד ראש הממשלה, של רשות המסים, של צה"ל. חלק מהם מקבלים שיקוף יום-יומי שלו

כל יום מקבלים העתק של המאגר, תמונת ראי שלו, וחלק מהם בהיקפים יותר קטנים. רשות המסים למשל, בהיקפים יותר קטנים ביחס לנישומים. גם המשרד לשוויון חברתי גם הוא מקבל שיקוף של המאגר.

לא מעט גורמים שמקבלים גישה למידע שנמצא במאגר הזה למרות ששר התחבורה לשעבר,

ציין שהוא החליט על סיום השימוש במאגר הזה, כלומר על ביטולו. התשובה שאנחנו קיבלנו ביולי, אם אינני טועה, הייתה שהנושא נבדק ומצוי בפעילות. בפועל, לא ברור, אולי הממונה על היישומים הביומטריים יוכל להאיר את עינינו ביחס לתמונת המצב שם. זאת אחת הבעיות, שהוא הפך להיות המאגר שעוקף את המאגר הביומטרי,

שביחס אליו צריך להתקין תקנות ואף גוף עוד לא התקין תקנות - - - - - לשימוש בו ובעצם אנחנו רואים כאן שבפועל קורים דברים שכנראה מייתרים את השימוש במאגרים ביומטריים - - - בדיוק. אני כן אגיד עוד דבר אחד בנושא של זיהוי פנים השימוש כיום במאגר הזה הוא השימוש הרווח אבל יש היום כלים בשוק שלא דורשים בהכרח את הקיום של המאגר הזה בגלל שאפשר לעשות איסוף מאוד נרחב ונעשה איסוף מאוד נרחב של תמונות הפנים של כולנו מהאינטרנט ושימוש במערכות האלה כי ליצור מאגרים שיאפשרו זיהוי ללא צורך במאגר רשמי כזה. אני חוזר ומסיים במה שהיושבת-ראש ציינה, וזה הדברים שבראד סמית' ביחס לשד בבקבוק או שיוצא כבר מהבקבוק. אני רוצה להגיד שבעניין הזה, תמיד בדיונים על חקיקה או על הסדרת הטכנולוגיה, יש לנו פיגור רגולטורי אינהרנטי. אז לפי תמונת המצב שאנחנו קיבלנו, נראה שאין פיגור אינהרנטי.

הטכנולוגיה עוד לא הוטמעה בצורה נרחבת, לא ביישומים מסחריים בישראל ולא באופן כללי אני מדבר על זיהוי ביומטרי ולא על LPR ועל ניתוח וידאו, אני מדבר ספציפי על זיהוי ביומטרי ולכן, ככל שהמחוקק יראה לנכון,

להתמודד עם הסוגיה הזאת לא ב"דיליי" של עשור וחצי אחרי שהתופעה כבר הפכה לדבר שבשגרה.

תודה רבה. אני ממליצה לקרוא את כל הדוח המרתק והמקיף שערכת עבורנו. תודה גם על המצגת. אני לא בטוחה שאנחנו לא באיזה שהוא פיגור קל - - יכול להיות אבל קל יחסית... אנחנו נלמד את זה תוך כדי הדיון ונחדד את ההבנה. הזכרת את ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים שנמצא אתנו, רועי פרידמן, ממערך הסייבר הלאומי. נמשיך אתך, בבקשה. בוקר טוב ותודה לוועדה שכינסה את הדיון החשוב הזה בנושא שחשוב לכולנו הסדרת יישומי זיהוי פנים במרחב הציבורי. במסגרת התפקיד שלי כממונה ליישומים ביומטריים, אנחנו נפגשים בוועדה המשותפת סביב נושא הפיקוח על פרויקט הזיהוי התיעוד החכם. היום אנחנו פה בכובע שונה, וזה הכובע של גוף שממליץ על מדיניות לאומית אינטגרטיבית בתחום הזיהוי הביומטרי. המדיניות הזאת גובשה על-ידי היחידה ולצידה קווים מנחים, והם מהווים את שביל הזהב איך מבצעים יישום ביומטרי מאוזן. השלם הזה במדיניות בא לידי ביטוי על-ידי מספר דיסציפלינות: יישומים ביומטריים זה לא רק ביומטריה, הוא גם ביומטריה, ויש הנחיות איך לבצע נכון את השימוש בביומטריה, והוא גם הגנת המידע והגנת הסייבר כדי לוודא שהמידע נשמר כמו שאנחנו רוצים שהוא יישמר, והוא גם בתפקיד של פרטיות ואחריות של ההנהלה. רק כשכל המרכיבים האלה בקוקטייל מתבצעים בצורה מאוזנת, אין פיצוץ בתרכובת העדינה והרגישה הזאת, וזה המתווה שהמדיניות ליישומים ביומטריים מניחה. אני אתחיל מהשרה התחתונה כממונה ליישומים ביומטריים, ואני חושב שנדרשת הסדרה כוללת לנושא של זיהוי פנים במרחב הציבורי בגלל הייחוד והרגישות של הנושא הזה, וכדי לוודא שכשהוא מתבצע הוא מתבצע בצורה נכונה. כצעד פנימי בתוך מערך הסייבר, בתוך היחידה, אנחנו נמצאים בשלב מתקדם של גיבוש קווים מנחים לזיהוי פנים במרחב הציבורי. הנייר הזה הוא בשלבים מתקדמים והוא ייצא להיוועצות בין-משרדית עם כלל משרדי הממשלה, ובוודאי המשרדים הרלוונטיים, ואחרי זה להיוועצות עם הציבור כדי שבאמת הידע של כולם ייכנס לתוך המסמך הזה. בואו נתחיל עם המצגת רועי גולדשמידט תיאר היטב את הרקע הטכנולוגי, אז זה יחסוך לי חלק מהנושאים הטכנולוגיים ונוכל להתרכז בנושאים הערכיים. השקף הבא הוזכר זיהוי פנים מבוקר ולא מבוקר. מצד שמאל אנחנו רואים תמונות מבוקרות של נעמה ושלי. אלה תמונות לטובת ויזה לארצות-הברית, לכן אנחנו נראים כל-כך רציניים, שנלקחו בצורה מאוד מבוקרת, על-פי כללים. רגע, זו נעמה?

אפשר לשתף את המצגת? בוודאי. טוב שמישהו אומר. אז גם את הקודמת לא ראיתם בזום? נכון.

אז נעשה סדר טוב שאמרתם, אנחנו עכשיו

זה מגידול וקיום של סטים מאוד גדולים לאימון של הטכנולוגיה הזאת ולכן, הטכנולוגיה הזאת מאוד בשלה עד כדי כמעט הייתי אומר שזו בעיה פתורה לעשות השוואות גם ב-one to many של תמונות מבוקרות. מצד ימין יש לנו

ויים של אלגוריתמיקה לזיהוי פנים הגדיר את כל הקפיצה בדיוק האלגוריתמיקה כמהפכה. זה מאוד מרשים. השקף

הטכנולוגיה כבר שם וזה מביא לכך שזיהוי

השקף הבא אז במסגרת העבודה שהזכרתי מיפינו את שלושת הסיכונים העיקריים בשימוש בזיהוי פנים במרחב הציבורי. הסיכון הראשון הוא הטרדת תמימים או פספוס חשודים,

ורועי גולדשמידט גם הזכיר

את האזרחים, התושבים שמסתובבים שם שזה מתבצע,

למעקב עד כדי

ונושא של דליפה של המידע פה נכנסים היבטי הסייבר, ודליפה של המידע הזה יכולה לשמש גם לפגיעה באותם אנשים וגם

שבארצות-הברית, כך אני מבין, הרבה פעמים כוחות השיטור והאכיפה הם של העירייה עצמה.

יש פה מגבלה על כוחות השיטור המקומיים. כנראה שברמה הפדראלית זה לא חל אבל זה יוצר שיח ציבורי די נרחב,

אותו דבר

למעשה, באותה טיוטת קווים מנחים לזיהוי פנים במרחב הציבורי, שכפי שאמרתי בשבועות הקרובים תצא להיוועצות פנים-ממשלתית, מיפינו שלושה סלים של סוגיות

לחדד ההוצאה של התמונות או עצם קיומן של התמונות כפי שהן קיימות במשרד התחבורה זה בניגוד לדעתכם המקצועית. אנחנו חשבנו שאו שנדרשות הגבלות מאוד-מאוד משמעותיות

כלומר, שום אגירה באמצע, בתחנות השונות, אוספים את זה למשרד הפנים ויש איסור אגירה עם הרואה עונשית לצדו. אז רק לסיום בעולם אנחנו רואים יותר ויותר שימושים בזיהוי פנים במרחב

- - - רגע, הרמת לי להנחתה. אני יודע מה נאמר לי על ידי משרד התחבורה. בדקתי אל מול הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה לגבי מאגר הרב-קו והם השיבו לי תשובה ששימחה אותי, שהמאגר הזה נמחק. ועכשיו נבדוק את זה גם אתם. אבל למפעילות יש מאגרים שלהן,

התקלתי אותך? אני רושם לפני לבדוק את הנושא הזה.

זו בדיוק המטרה שלנו ולכן מתחילת הדיון

ומצד שני נאמר פה שזה עוד לא מאוחר.

ואני מניח שזו הצגה חלקית של מה שיש בפועל. אנחנו יודעים שגם פיצוציות, לצורך העניין, מצלמות את מה שקורה בפיצוציה וסביב הרחוב של הפיצוציה לדוגמה, אז זה קורה הרבה. הטמעה של יכולות זיהוי פנים על גבי המערכות האלה, שהיא אפשרית אנחנו לא יודעים על הרבה

תודה. אני טיפה משנה מהסדר אבל אני רוצה שנפנה לנציג משרד התחבורה כי דיברנו על זה, אלון ליכטנשטין, כשהנושא עוד חם מהדיבור האחרון מנהל חטיבת הסייבר מאבטחת מידע במשרד התחבורה. שלום לך אלון. שלום רב. אז יש לנו פה גם את ההיבט של רישיונות הנהיגה וגם את ההיבט של מאגר

יש פה בעצם מספר היבטים: ההיבט הראשון הוא מתן מענה לתאריכים הנוכחיים כיום לאותם רישיונות לאזרחים. אנחנו עובדים על מכרז בשיתוף של ממשל זמין על-מנת

הבנתי. לא הצלחתי להבין את התשובה.

שלום. אני לא יודע מה העמדה הרשמית שהועברה - - אני רק אגיד גלעד בהט, ראש מדור אח"מ וטכנולוגיות והיועץ המשפטי למשטרת ישראל. אני רק אומר שככל שאנחנו עושים פעולות ותהליכים בנושא של

ובוודאי שמערך הסייבר לא סבור שיש עם זה בעיה אם

עשיתי "אביוז" למילה הזאת. אנחנו כרגע עובדים על מתן מענה טכנולוגי לצילום עצמאי של האזרחים - - מה זה צילום אזרחי של האזרחים? תעשי

המשרד בימים הקרובים אמור לצאת למכרז חדש של

לאנשים בעלי אוריינטציה טכנולוגית קצת יותר גבוהה, שיוכלו להעלות את התמונה - - אלון, אני מתעקשת אתך לא כי בא להתעקש אלא כי

חבר הכנסת קוז'ינוב, אני מבינה שאני לא לבד אז אנחנו

מצוין. אז אני חושבת שהתקדמנו מעט, ואני כן אשמח לבשורה שלכם ליום או למועד שאנחנו ללא מאגר קיים כזה.

לפני 13:00. רגע, הפסקתי אותך כשהתחלת לומר שיש לכם עוד מאגר, שזה מאגר

גם כשמשהו הוא לצורכי ביטחון צריך הסדרה ברורה ומוקפדת שלא תיפרץ, שהיא בוודאי לא תישאר כשהיא לא תוכל להישאר - - כי אני גם לא ממש מבין של מי האחריות לדבר הזה, לחברות המפעילות או למשרד התחבורה

שאלה מצוינת.

תשובתך.

יש לנו בחור שהתפקיד שלו זה ניהול חמ"ל אכיפה. ומי

אני אומר כל מעגלי המידע בעיריית ירושלים

כולם נמצאים על אותם שרתים, כולם נמצאים באותו אחסון.

חריגה. ביחס למאגר מטופלי רווחה או מאגר פונים

ולדעתי רמת הרגישות שלו טיפה יותר גבוהה בהקשר

כמיטב יכולתנו.

אני בטוח שיש לי מגבלות שאני לא יכול לעמוד בהן. אז בוא תפרט לנו מה לא נעשה כמו שצריך,

אני אגיד לך מה

אתה אומר שאתם מתאימים את עצמכם לסטנדרטים הראויים שמערך הסייבר

אין מאה אחוז. אנחנו עושים בהתאם למגבלות. כשיש מגבלות תקציביות, אנחנו תמיד יודעים שאפשר לעשות את זה, אפשר לדחות ליום למחרת.

ובבקשת הרישום, אם עולה משם שיש מאגר ביומטרי אז אני יכול להמשיך ולבדוק. רק להבין מידע ביומטרי זה בעצם כל תמונה ברמה טובה שצולמה באיזה מכשיר...

האם אתם גם שואלים אותו, האם במאגר יש תמונות? כן, זה חלק מהשאלות, זה חלק מהדברים שהוא צריך... אז הפער היחיד שיכול להיות זה אם מגיש הבקשה שיקר כי אם הוא לא שיקר ויש תמונות במאגר - - או שהוא לא הגיש בקשה.

בזמנו היה בנתב"ג המעבר המהיר, שעבד על בסיס גב כף יד. רק במילה על העבודה שלנו מול הרשות להגנת הפרטיות אנחנו נמצאים בתהליכים של גיבוש מסמך הסדרות בין מערך הסייבר לרשות להגנת הפרטיות. הנושא הביומטרי הוא אחד הנושאים

שאלת אם יש לי יכולת לדעת האם מידע ביומטרי בלי שהעניין הזה צוין בבקשה,

זה בביצוע פיקוח, שזה דברים שנעשים - - - ומגיעים באמת לאותן חברות ופותחים את המחשבים

גמור.

ואת הרעיון דיברת הרבה על הסדרה וחשוב לי להגיד את זה. אז קודם כל, ברור שאנחנו מדברים על המרחב הציבורי ולא על המרחב הפרטי. המרחב הזה היום, חלק גדול ממנו מצולם על-ידי המון גופים נתחיל בטלפונים הפרטיים שכולם

ויש הרבה מאוד החלטות שבמסגרתן סנגורים ורשויות כאלה ואחרות תוקפים את הפעולות שהמשטרה עושה ואת תפיסות ההפעלה של המשטרה, ואחת הדוגמאות הפשוטות זה העתירה שהוגשה

עתירה שמתנהלת בימים אלה בבית המשפט ואנחנו מגיבים לה ולכן,

חשוב לי מאוד להגיד שככל שהדברים האלה נבחנים בבתי המשפט, כולל המערכות דוברו כאן

אמירה של בית המשפט גם להשארת החיסיון וגם בית המשפט עצמו רואה את המערכות, בוחן אותן ומבין שהפעולה היא מידתית.

יש כמה חברות שאני מכיר רק מהתקופה האחרונה שהועמדו מעבר לעתירה שהוגשה לגבי הנושא של זיהוי פנים, שלזה התייחסתי בהתחלה, יש החלטות שיפוטיות כאלה ואחרות שהשאירו את החיסיון

כדי שלא יקרה מצב שחס וחלילה נעשה שימוש בדברים שלא למטרה הזאת. וככל שאנחנו - - איך דואגים לזה? אז יש מספר גורמי פיקוח גם

יש דברים שטכנולוגית כבר מאפשרים ביצוע שלהם ואנחנו בתהליכי חקיקה שעוד לא הושלמו. ככל שהדברים

לגבי "עין הנץ" אנחנו בתהליך עם משרד המשפטים,

אני לא עושה את החקיקה אלא משרד המשפטים. אנחנו בתהליכים עם משרד המשפטים והתשובה היא כן. אגב, התהליך נעשה עוד לפני שהופעלה המערכת, התהליך להסדרה שלה אבל המערכת עובדת. יש הסדרה שלה במשרד המשפטים מול היועץ המשפטי לממשלה ויש גם תהליכים חקיקתיים שנעשים בתחום מול משרד המשפטים אבל לפני שהתחלנו לעבוד עם המערכת, כבר יש הסדרה מול משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה. לגבי מהי ההסדרה אני לא יכול לפרט פה, ואני אמרתי ואגיד על זה רק משפט קטן: יש פה מעגל שצריך להבין אותו חלק מההרתעה של משטרת ישראל זה שלא כל אחד יודע מה שאנחנו יכולים לבדוק ומה לא ואת מי אנחנו יכולים לבדוק - - אבל אם זה חסוי, איך אתה מציג את ההרתעה? אז אני מסביר, זו בדיוק התשובה שלי: ככל שהדברים ידועים, יש סיכוי שחס וחלילה אם צריך לפגוע יותר פרטיות כי בסוף, גם אנחנו מאזנים את הזכות לפרטיות והיא לא נחלתם של ארגונים שרוצים פרטיות אלא גם החלטה של המשטרה ובסוף אני צריך לשמור גם על האזרחים, יותר על הקורבנות מאשר על העבריינים וזה ברור לכולם. כאשר אדם מבצע עבירה פלילית, אני צריך לבדוק שהוא יועמד לדין אבל חשוב לי בדיוק באותה מידה ואפילו יותר לשמור על הקורבנות ועל הפרטיות שלהם, ולשמור על זה שאזרחים שמבצעים כל דבר שהוא חוקי, כמובן ייהנו מכל הזכויות שמגיעות להם ושתהיה להם הפרטיות שמגיעה להם ככל שהם לא מבצעים עבירה. כשהם מבצעים עבירה, אני כמובן אנסה לגלות אותה. ולכן אני אומר שבדברים האלה יש לנו אינטרס שפועל לכל הכיוונים מצד אחד, לחקור עבירות ולגלות אותן אבל אנחנו צריכים לשמור על הפרטיות, ואני אומר את זה כי בסוף הדברים האלה באים לידי ביטוי בכל ההסדרה לגבי כל המערכות שאנחנו עובדים איתן. שאלת לגבי ההרתעה אז אמרתי שככל שחשודים או אנשים שמבצעים עבירות ידעו מה יכולות המשטרה עד לפרטי פרטים וידעו לתכנן את מעשיהם מראש, כך נצטרך יותר ויותר כלים כדי לדעת לחקור ולגלות עבירות. ככל שמדיניות הרתעה מסוימת - - לא, הכוונה לא לפרטי-פרטים באופן שיסדוק את כל הרעיון אבל - - ככל שאדם יודע שמקום מסוים מצולם או לא מצולם ושיש סיכוי שהוא יתגלה יותר או פחות במקום כזה או אחר לצורך ביצוע עבירה יש בכך כדי לפגוע בהרתעה של המשטרה, ולכן אני לא יכול לדבר על מקומות שאנחנו עושים ולא אמצעים או יכולות.

רועי הציג במצגת שלו את הנושא של ערים בטוחות, של עיר ללא אלימות הייתה שם התייחסות, למיטב זכרוני, לכך שזה עובר למשטרה,

זה היה ביחס ל"עין הנץ", התכנית לביטחון במרחב הכפרי ואני לא זוכר את השם המדויק - - לא, היה גם עיר ללא אלימות. ביחס לעיר ללא אלימות היה שימוש במצלמות אבל לדעתי לא הופיע - - - אתה יודע להגיד לנו על עיר ללא אלימות משהו בהיבט של מה שאנחנו מדברים היום, בהיבט של להבין כמה אנחנו אני מבינה מה שאתה אומר, אנחנו לא נגיד איפה אנחנו מצלמים ואיך אנחנו מצלמים ולא נחשוף את השיטות שלנו והכל, עדין אני מנסה להבין כאזרחית במדינה שרוצה לשמור על חוק כמו רוב האנשים במדינה, איך כל הדבר הזה, כל המערך הזה לא חושף אותנו, לא כי אנחנו עבריינים ואפילו לא חשודים אלא עוברי אורח תמימים, למצב שהפרטיות שלנו או הסיכון לזה שיצביעו עלינו בגלל זיהוי לא נכון בגלל טכנולוגיה שלא מספיק טובה מהדברים שלך, שהיה כיף לשמוע אותם מצד אחד כי אתה דובר רהוט אבל אני לא מבינה עדין איך דעתנו יכולה להיות נוחה שהדברים מתנהלים בצורה שיש פיקוח ובקרה פנימית וחיצונית אמתית, כזו שבודקת שבאמת האמצעים מספיק טובים כדי שלא תהיה טעות בזיהוי, כדי שאם יש מאגרים של המון תמונות, שלא ייעשה בהם שימוש לרעה? כל הדבר הזה שדיברנו עליו כמעט שעתיים, אני לא מצליחה לצאת עם משהו ספציפי פרט לאמירות כלליות. האמירות לא כלליות, האמירות מאוד מפורטות במובן הזה שהצגתי כאן גם את מנגנוני הפעולה שלנו, גם את התכליות, גם את מנגנוני הפיקוח והבקרה - - אף אחד לא אומר שהמשטרה עושה - - - לא, אני אומר שבסוף, כשנעברה עבירה ויש ראיה במרחב הציבורי שיכולה לפענח את העבירה המשטרה רוצה לעשות בה שימוש. בחלק מהדברים, בחלק מהמערכות, היא צריכה אישורים כמו למשל פנייה לצו בית משפט כדי לקבל תמונות ממקומות כאלה ואחרים. אם עכשיו יש משהו שצולם ואנחנו רוצים לקבל את הצילום אנחנו נפנה לבית המשפט, נקבל צו, ובאמצעות זה נקבל את הצילום שיוכיח את העבירה. זו הדרך שבה אתם יכולים להשתמש בצילומים. נכון, זו הדרך שאנחנו משתמשים בצילומים. יש אפשרות גם לעשות שימוש בהשוואה למשל, מתוך מצלמה שקיבלנו את התמונות אחרי שהוצאנו צו ואנחנו רוצים להשוות למאגר של משטרת ישראל כדי לראות אם אנחנו יכולים לזהות חשוד כזה או אחר אז אם קיבלנו בצו את התמונה ממצלמת האבטחה, אנחנו יכולים לנסות להשוות אותה,

למאגר התמונות של משטרת ישראל, במקרה שאין זיהוי כמובן. ואותו מאגר של משטרת ישראל, שוב, מבלי לומר את מה שאסור לומר וכולי יש פה מספיק אנשים שידעו גם - - הוא מאגר שמוסדר בחוק. אבל למשל המאגר הביומטרי צריך תקנות כדי להשוות, והמשטרה עדין לא הגישה תקנות כאלה. המדיניות למאגר ביומטרי היא של משרד הפנים, גברתי. עורכת הדין מדברת על מאגר של משרד הפנים. ולכן המשטרה לא עושה בו שימוש כי אין הסדרה של זה. כשתהיה הסדרה

אנחנו מחכים, הוועדה קיימת. זה מצוין. העובדה היא שמאחר ואין תקנות, אנחנו לא עושים בו שימוש.

אני מניח שברגע שיהיו, אני מניח שנעשה את זה. על אף רצוני להמשיך עוד קצת אני נאלצת לסיים כי יש מליאה עוד דקה מעכשיו, אז אני אצל את הדקה הזאת לסכם ובאמת להגיד שאני ממש מרגישה שיש צורך בעוד ישיבות המשך בנושא הזה. אמרתי את זה גם בעקבות הדיון על "שירביט" - - - אלא כתופעה, ואין ספק שגם הדיון הזה ממחיש את זה בצורה ברורה. אז אני אסכם ואומר בקצרה שבאמת, אין בכלל ספק שנדרשת הסדרה כוללת של כל הנושא הזה של זיהוי פנים וזיהויים אחרים כדי לא לפספס משהו במרחב הציבורי. זה באמת נושא שהוא גם ייחודי, הוא גם רגיש ואסור לפספס את הטיימינג הזה, שאני לא בטוחה שלא פספסנו אבל מספיק אנשים אמרו שזו העת הנכונה אז אני נסמכת על זה כדי לחדד שאסור שעוד פעם נמצא את עצמנו כמדינה, כאזרחים, כפרטים שחיים פה במדינה, בסוג של חשיפה לא טובה ומסוכנת. ברור שיש תועלות בטכנולוגיה, אני בין הראשונים שיאמרו את זה ואני בעד התועלות אבל בלי האיזונים הנכונים, בלי הבלמים הנכונים, הסכנה תהיה גדולה מדי. אז אני קוראת לכל מי שעוסק בדבר, בצד הממשלתי, בצד הלא-ממשלתי, לדאוג לזה, הרשויות השונות והגופים השונים וכמובן לאלה שכבר עוסקים בזה לברך אותם שיתקדמו וימשיכו. לגבי משרד התחבורה היות והשעה 13:00 ואנחנו מסיימים וטרם קיבלנו תשובה, אני מבקשת שתימסר לנו תשובה שאוכל לדווח עליה כבר בדיון הקרוב, שגם עוסק בנושא אחר אבל אני רוצה לדווח על התשובה שתימסר. אני מודה לכל מי שהיה אתנו בזום, לכל מי שהיה אתנו כאן ולצוות הוועדה,

תודה רבה לאיילת, ושיהיה המשך יום טוב ובריא. הישיבה ננעלה בשעה 13:02.